שלום לכולם, צוהריים טובים, אני מתנצלת על האיחור.

אנחנו מאוד שמחים על זה, מנגד באמת הלו"ז קצת התעכב, והצטרפו אלינו לציון

כדי שהם יוכלו לבצע את תפקידם בצורה ראויה,

אנחנו נידון בנושא הזה, לא נסכים לקבל את האלימות, כלפי הצוותים הרפואיים, כלפי כוחות

שזה אזור מאוד מוכר ומורכב בסוגיות האלה ואני מדבר מהמקום הכי אישי. בשבילנו הדבר הזה הוא לא אירוע בתקשורת, מי שעובד - ואני מדבר לא רק בבי"ח, אלא אני מדבר בשם

אם אנחנו ממקדים את הפעילות, אני חושב,

אני חושב שברור שלכל מי שעוסקים בסוגייה הזאת, שהצורך של אכיפה

ספי,

אני רוצה לשאול ובאמת בצורה הכי כנה גם. אנחנו העלנו רעיונות לתיקוני חקיקה ולהצעות ולאופציות גם והאמת היא,

גם לוועדת שרים האחרונה, אני באופן אישי, העליתי הצעת חקיקה - שלא דוברה על הגדלת

אני חושב שבפארטו בשמונים אחוז, זה הסוגייה המרכזית ואני אשמח שנמשיך יחד עם השיח שקדם לוועדה הזאת, שנקדם את השיח בינכם לביננו ובין לשכת השר בנושא הזה ואני מצטער שאני

או בכלל,

נמצאים תחת משאבים, שהם לא רבים והרצון הוא לשים משאבים להרבה דברים. הנושא של האבטחה,

להעלות אותו, של מאבטחים בביה"ח, אולי להחמיר ענישה.

כל מה שאמרת נורא חשוב, אבל בעיניי זה פלסטר, זה לא לפתור את בעיית האלימות, כלומר, זה שצריך לפתור את בעיית האלימות,

אז בימים כתיקונם, טרום קורונה, היינו עם 80 מאבטחים,

חסרים 30 וזה לא שאנחנו לא מחפשים לגייס, לו זו הייתה עבודה מועדפת היינו יכולים - שוב,

גם אם יהיו לי 100 מאבטחים, או

שכבר הוגשה בעבר גם ע"י חברי כנסת שונים,

או אחרות ובאמת נתקלה בסירובים ואני חושבת שכן, הגיע הזמן ואנחנו ננסה לטפל גם בסוגייה הזאתי.

אבל גם המקום הזה, אתה יכול להאיר את עיננו.

חה"כ עידית סילמן, קודם אני רוצה לברך אותך, על היוזמה לקיים את הדיון החשוב הזה. לצערי, אנחנו למודי ניסיון מדיונים חוזרים ונשנים בוועדות הכנסת בנושא האלימות

מהקב"ט של רמב"ם,

כשיש שוטרים במקום, זה מרגיע את האווירה, יש פחות אלימות ואין ספק שיש הרתעה, אז בואו נכניס שוטרים לכל בתי החולים,

זה כרוך בהוצאות וישנם בתי חולים שלא לקחו את זה, בגלל העלויות שיש לזה וזה באמת עלויות גבוהות

צריך לאבטח גם את מרפאות הקהילה,

גם בקהילה יש אלימות וצריך להקים יח' אבטחה מרחביות, צריך לפרוס יותר מצלמות, זה גם מרתיע ולציין שיש פה מצלמות

ודקה לפני שאני נותנת גם לחה"כ לדבר,

שמגיע מהמרכז הרפואי "לגליל" בנהריה, שאני חייבת לומר שאני זכיתי לבקר שם, תוך כדי הקמפיינים של הבחירות. הוא הפך לחבר קרוב, שככה ידע לתמוך בי לאורך כל הדרך ועדיין תומך ותמיד בחיוך ובמילה טובה

000 ₪, למנהל המיון, אבל זה יכול להיות לכל עובד וזו הבעיה העיקרית וזה החוסר יכולת להגיב בסיטואציות כאלה ולמצות את הדין ולייצר הרתעה אמיתית, אין הרתעה.

דרך אגב, אמר המשנה למנכ"ל נייר לקמוס, אני אומר לא, זה חוד

דווקא להגיד כמה דברים על תהליכים שאני רואה,

מנכ"ל משרד

אבל תודה לך על העלאה של הנושא החשוב הזה ובכלל על העיסוק במערכת הבריאות. אני מתנצלת שיצאתי קודם, לדיון בוועדה אחרת, להצבעה

האלימות היא, גם אם היא הולכת ונהית, לצערנו, יותר נוכחת בבתי החולים היא תופעת קיצון, של מצב לא טוב של המערכת, כשבגליל המערבי,

לשים לב לדברים האלה,

והנושא האחרון, חקיקה. עם כל הכבוד לשר הבריאות, שאני מעריכה מאוד את פועלו, אם הצעת החקיקה להחמרת ענישה ולהוספת תקנים למניעת מקרה אלימות, לא תעלה בתוך ארבעה

הבית הזה מצולם 24/6 וכל אחד יוכל לצפות ולגעת ולכן, יש אחריות רבה עלינו. אני כן רוצה, לפני שאני עוברת לחה"כ הנוספים,

את ד"ר זאב פלדמן,

תחשבו על נושא של קנסות גבוהים,

אני חושב שזה מטבע עובר לסוחר - שלשופטים יהיה הרבה יותר קל לפסוק במקרים האלה וליצור הרתעה,

איך אנחנו מייצרים אותה. אני רוצה לדבר גם על משהו שיוצר אווירה אלימה

אירוע פלילי, לצורך העניין,

הם כבר נערכים מראש, יחד עם המשטרה, להגעה של הפרת סדר, של מהומה בביה"ח, זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים מראש, שהדברים האלה קורים וזה בלי קשר, למה שקורה באותו שלב בביה"ח וזה בלי קשר לאותו

מה אתם עושים כמשרד הבריאות, כאילו, הכלים מוגבלים.

אז אני אומר, קודם כל, אני אחלק את הדברים שאנחנו עושים, נאמרו פה הרבה מאוד דברים על פעולות שנדרשות ועל פעולות שנעשו, אז קודם כל יש הרבה מאוד פעילות, בנושא הזה של הטיפול בהתמודדות עם אלימות,

בלי לקרוא לאותו עובד לעדות ולקבל ממנו עדות מלאה, גם פה אנחנו נתקלים הרבה פעמים, במצב שהעובדים חוששים לעשות את זה, גם כשהתלונה לא הוגשה בשמם, הרבה פעמים גם מבקשים שלא נגיש את

דובר פה על החמרת ענישה וזה

שהוא מאוד מאוד קריטי, זה קיצור הליכים, בסופו של דבר,

חינוך,

כי בסופו של דבר בקצה, כשמגיעה חבורה של מתפרעים, כמה מאבטחים שלא נשים, אין להם את הכלים לתת לזה מענה, אנחנו צריכים את המשטרה, למשטרה יש את הקשיים שלה בהתמודדות עם הסיטואציה, אנחנו בסופו של דבר

בעיה מאוד מאוד קשה, שהיא חמורה שבעתיים במערכת הבריאות. אני אומר פה ועמיתי פה יוכלו להעיד על זה,

הוא אולי התפקיד הקשה ביותר שקיים בעולם האבטחה,

הוא לא ייכנס, אלא - - - הסמכות הזאת היא קיימת,

בסופו של דבר. כן, יש לנו

טוב שיש פה גם נציגים של כוחות הביטחון, גם מנהלי מוסדות בריאות ואנחנו רואים שיש מחסור, גם בכוח אדם, משאבים ותקציבים,

אני מדברת גם על בתי חולים וגם על קופות

הצבת שוטרים בבי"ח,

אנחנו צריכים לפחות באיזה ארבעה, חמישה בתי חולים שלנו, אנחנו סופגים את זה יום יום ואי אפשר לדעת מתי זה יהיה.

זה עבודה מועדפת למאבטחים, חייבים להגיש את זה, כי אני לא יודע איך לומר את זה, חייל משוחרר מהצבא,

נכון, בחולון. אז אני חושב שאלו פרוז'קטורים שמאירים לנו את המצב העגום שאנחנו נמצאים בו. שאלה, בתור קב"ט ארצי, עופר, איזה בית חולים, כאילו,

חה"כ סילמן אני מבקש, זה סופר חשוב.

בקשה לעבודה מועדפת, אבטחה בבי"ח. תודה,

אני לא רוצה להלאות אותכם, אני מסכים עם כל מה שנאמר.

אני אמרת גם לפרופ' חגי, זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים. יש לנו שלושה שוטרים שמאיישים משמרות ימים

הם שולחים שוטרים לזירה ומיד צוות מוקפץ אליי, עם יס"מ - יום שני קיבלנו שוטרים עם יס"מ,

ראינו את זה בכתבה בערוץ 13,

אז בסופו של דבר,

אנשים מגיעים במקום מאוד מאוד מאוחר, מאוד מאוד מרחיק לכת כבר, כשהם כבר באמת נמצאים לא במצב היותר טוב

אתה יודע להגיד לנו כמה אירועי אלימות יש לצוותי חירום בשטח? המון, המון וזה מתחיל, גם בשטח, כשאתה מגיע לאירוע ואתה מאוים, או שדופקים לך את האמבולנס,

סליחה. לא כתוב לי פה השם. לא כתוב, אני אייצג את עצמי. בבקשה, אני אשמח. אני אתחיל קודם, אני שאול סקיף, אני יו"ר חטיבת בתי החולים בהסתדרות האחיות.

רק שעתיים והאמנו שכאן הגיעו מים עד נפש ומישהו יעשה משהו

אני אעביר לך הכול אחר-כך, לא צריך את מה שאומרים כאן, הכול כתוב, הכול כתוב. רק שאין לזה משאבים. וב-2018 שנדקרה האחות,

תראי אנחנו הכרזנו סכסוך עבודה. יש לנו הערכה משוערת, יורם, פחות או יותר לדוח הזה? מה העלויות שלו? מה? זה משהו שאי

דבר נוסף, לגבי התפוסה, בתי חולים פסיכיאטרים, מתמודדים עם תפוסה מעל 120% במחלקות סגורות באופן קבוע, המצב הזה יוצר סיר לחץ, זה גורם לאלימות, לסף תסכול נמוך, להתפרצויות. כמו ששאול ציין בשנת 2018, התחייב מנכ"ל

את כל הדברים הנוראיים, מה שראית בכתבה בערוץ 13,

אני אראה לך תמונות שיש לי כאן בפלאפון שלי, על מה שקורה בפסיכיאטריה, על העדר עובדי ניקיון,

שאנחנו מדברים על חולים פסיכיאטריים, שאת הצרכים שלהם עושים על הרצפה וזה נשאר

מבחינת מאבטחים, שוטרים וכל מה שמנינו ויש לך את זה בתוך הדוח, את תוכלי לקרוא את זה, פשוט תעברי סעיף, סעיף ותיראי - - - שיש אדם עם מדים זה מרתיע.

אני הייתי באירוע האלימות האחרון ב"לב השרון"

אותם מאבטחי סל"ע ובנוסף כמובן, אנחנו עובדים עם משרד הבריאות על אותה תוכנית

יעל רון בן משה (כחול לבן): זה משרד האוצר? משרד האוצר. זה רחוק לו להגיע לכאן? למה הוא לא

אז שוב אני אגיד, אנחנו העברנו תקציבים יעודים לטיפול באלימות - - - מתי? בתקציב האחרון? גם בתקציבים קודמים ולא החלטנו, אפילו לא שקל מהתקציבים הללו. הוספתם, אז אתם זרקתם את הכדור על משרד הבריאות,

ממה שאני מבינה. אין אף פעם מספיק, בטח לא במערכת הבריאות. אנחנו הקצנו, יותר נכון הממשלה הקצתה, באישור הכנסת,

בתוכו אנחנו פועלים.

כי זה תשובה לקונית,

את המסקנות?

יודע להתייחס לזה, אני יכול לבדוק ולחזור אליכם.

לבן): רגע, מה זה סעיף 9?

סעיף 9 זה סעיף בתוך קאפ, תוכנית ההתחשבנות בין ביה"ח לקופ"ח, הגיע השנה סעיף חדש, שבעצם

אוקי, חה"כ יעל רון בן משה, בבקשה. יעל רון בן משה (כחול לבן): אני מודה, גברתי היו"ר שאני לא בקיאה בסעיפי התקציב ובסעיף 9, אני גם לא חברה בוועדה הזו, אבל אני כן חברה בוועדת הכספים ואני רוצה שיירשם לפרוטוקול, שאני לא חושבת שמנהל בי"ח צריך מאיזשהו סל כללי, לדאוג לאבטחה, או הגברת אבטחה. כרגע זה מה שקורה.

אז זה חמור מאוד וצריך לעשות הפרדה של סעיפים תקציביים,

אני מקווה שאתה עוד שומע אותנו, בתקציב הביטחון שבו אני מעורה מאוד, אנחנו מקפידים ששר הביטחון לא יצטרך להחליט, בין רכישה של ציוד צבאי, לבין תוכנית רפורמת נפש אחת, או אגף השיקום, הדברים האלה הם מופרדים. אני מבקשת לשים לב שגם בתקציב, או סעיף 9, או בתקציב הכללי, נושא האבטחה, תחושת הביטחון של הצוותים הרפואיים ושל האזרחים, יהיה בנפרד, משירותים רפואיים. מנהל בי"ח לא צריך להחליט, אם הוא פותח עוד שירות רפואי, או דואג לאבטחה. זה סעיף, שכשיבוא לכאן סעיף 9 אל הוועדה, אז כן. יעל רון בן משה (כחול לבן): והוא יגיע גם לוועדת הכספים. אז בסדר גמור, אנחנו נתבקש לשים את זה ולבקש תקצוב מיוחד, עבור אותה אבטחה, שאולי לא נכללה, או שנכללה ברכיבים מסוימים ולא בטוח שצריך להיכלל.

בכלל לא בטוח שזה

משרד הבריאות, יכול להיות שכן האוצר יקצה לזה.

יעל רון בן משה (כחול לבן): בסדר,

- - כן ויכול להיות שצריך להיות פה אקסטרה עכשיו,

האבטחה היא בנתונים כאלה ואנחנו שומעים על מיקרים כאלה חדשות לבקרים. יעל רון בן משה (כחול לבן): אגב, גם בתקציב משרד החינוך, זה כמובן נפרד, אנחנו לא היינו רוצים שהילדים שלנו יימצאו במערכת שבה,

במקומות שבהם יש צורך באבטחה נוספת. אז היועמ"ש, אני מבקשת לבדוק בבקשה, גם את ההערה הזאתי,

לדברים חיוניים מסוימים, אולי לא הכול צריך לצבוע, אבל כמובן יש רכיבים שצריך לצבוע אותם ואנחנו צריכים,

אני מבקשת גם פה לשים את הדגש, אולי נגבה את זה גם בחקיקה,

הנושא של הבטיחות והביטחון הוא קריטי, כרגע ומנהלי בתי החולים יכולים להגיד לכם, אנחנו מקבלים סל וזה התקצוב והתקצוב הזה הולך כאילו בצורה. והשמיכה מאוד מאוד קצרה.

זה ברור,

היא מערכת שואבת. בסדר, אני רוצה לתת רגע,

נמצא איתנו ממשרד המשפטים פה, עו"ד איתמר גלבפיש, ממונה במחלקה הפלילית בפרקליטות, במשרד המשפטים. נראה מי שם ממשרד המשפטים. משרד המשפטים דווקא מאוד חשוב בהיבט הזה. יש לנו מישהו ממשרד המשפטים, אם לא, אז ננסה עוד מעט אתכם, אוקי ומשרד הבט"פ, איה נמצאת איתנו, בואו נעלה את איה. אני פה עכשיו, הייתה תקלה, עו"ד איתמר גלבפיש מפרקליטות המדינה. ממונה המחלקה הפלילית בפרקליטות,

אני רק אגיד דברים גם שמסרנו לוועדה, קודם כן, אנחנו כמובן מתייחסים לתופעות האלה, בחומרה רבה,

כאשר הן מגיעות אלינו לפרקליטות, חלוקת העבודה - וזה גם נאמר ע"י חלק מהמשתתפים בדיון הנכבד הזה, היא כזאת, רוב התיקים הם כמובן, תיקים קלים יותר, של נקרא להם, תקיפות ולכן הם מטופלים ע"י יחידת התביעות של משטרת ישראל ולא ע"י פרקליטות המדינה והם הגורם שעוסק באופן שוטף, בתקיפות כנגד אנשי צוות רפואי, כאלה ואחרים. ואנחנו רק במקרים החמורים יותר, כמובן יש דברים,

רצח שהוזכר כאן, לצערנו הרב וכד', כאשר יש בקשות להגשת ערעורים על העונש לבתי המשפט המחוזיים, זה מגיע אלינו ואנחנו כמובן מתייחסים לכך בחומרה ולמקרים המתאימים מגישים ערעורים, אני אזכיר כאן גם, אני כאן מדבר כמשפטן הראשון בעצם, הפלילי, באמת לפני כמה שנים טובות, כבר באמת וזה גם הוזכר, תיקון לחוק העונשין, שהחמיר את העונש לחמש שנות מאסר, בגין תקיפה של עובד צוות רפואי, זה גם עוד ברקע המשפטי. אני אגיד עם זאת, הדברים מוכרים, אבל להשפעה של ענישה, לענישה מחמירה יותר, למרות שהיא ראויה ודרושה, יש השפעה מאוד מסוימת,

לא צריך לשים את כל הביצים בסל אחד, זה כלי מסוים בלבד להיאבק בתופעה, אבל להבנתנו, כמו בתחומים אחרים של ביטחון הציבור ואכיפת החוק - - - איתמר, אנחנו כן הרבה פעמים עושים החמרת ענישה, זאת אומרת הבאנו את זה הרבה פעמים עכשיו למליאה, בנושאים שונים וגם דובר כאן על קנסות גבוהים יותר, כלפי מי שפוגע בצוותים רפואיים. אני דיברתי, אני לא מכיר,

אני לא מכיר את ההצעה על הקנסות, זה לא הובא לשטחי, אולי משרד המשפטים מכיר אותם, הם נמצאים כאן גם בזום, אבל לגבי הענשת המאסר, כבר הוחמרה וגם כבר קיימת, יותר מכך, לא ניתן יהיה להחמיר את העונש של המאסר, זה גם לא אפקטיבי, אלה לא סוגי התקיפות שעכשיו ייתנו בגינם שבע ושמונה שנים, או שזה גם העונש המירבי הראוי להם. לא, אבל היועמ"ש אומרת, שזה במקרים מאוד מצומצמים. מאוד מצומצמים, הסעיף מדבר על עובד חירום שהוא מטפל באדם שמצוי בסכנת חיים, או סכנה חמורה, או עובד חדר מיון. זה לא חל על כל הצוותים הרפואיים ועל המרפאות, רק שם הייתה החמרת ענישה ואני רק חייבת לציין, שבשנת 2018 כן נקבעה החמרת ענישה, לגבי תקיפה של עובדי חינוך באופן כללי ולכן, זה לא יהיה חריג אם יהיה דבר כזה, גם לגבי עובדים לצוותים רפואיים, לא בסייגים כל כך מצומצמים. שוב, אני לא רוצה להתייחס להצעת חוק שלא ראיתי ואני גם אזכיר, שיש תקיפה כללית של עובדי ציבור, ככול שמדובר במישהו שהוא גם עובד ציבור, זה הרי תלוי איזה סוג של צוות רפואי זה, גם עובד ציבור אז גם אפשר להרשיע אותו, אפשר להאשים אותו בתקיפה של עובד הציבור, שגם שם יש עונש חמור יותר, אבל אני רק אומר, שלא נהיה תמימים, העובדה שהוענש יעלה עכשיו, שיתנו למישהו במקום שמונה חודשים, שנה, או דבר כזה, זה לא מה שיעצור את התופעה, זה יהיה ראוי יותר אולי באמת, שהעונש עצמו יהיה חמור יותר, אבל בינינו, זה לא הדבר שיעצור את התופעה. תודה, תודה. כן, בבקשה. תודה,

קוראים לי ד"ר מולי לינדר, אני סגן מנהלת בי"ח "שער מנשה" ואני גם נציג כאן של איגוד מנהלי בתי החולים הפסיכיאטרים. אני רוצה להתחיל באיזה סיפור קטן, היום אני סגן מנהלת, אבל לפני 14, 15 שנה, כשהייתי עוד מתמחה, ישבתי איזה יום במיון, בלילה והגיע בחור וביקש להיבדק ולהתאשפז, אני בודק אותו ואחד הדברים שמאפיינים לפעמים בתי חולים פסיכיאטרים, הוא שלאנשים יש כל מיני סיבות, למה הם רוצים להיכנס לשם, לא תמיד מהסיבות הנכונות ואני החלטתי לא לקבל אותו לאשפוז, כשהוא התחיל להבין שזה הכיוון והתחיל מה שנקרא להעלות אדים,

קצת מזל, ביקשתי מאיש הביטחון של בית החולים, להגיע ולהיות לידי כשאני מוסר לו את ההחלטה באופן סופי. הדבר הבא שאני זוכר, זה שראיתי אותו מתעופף כלפיי ככה, כמו סופרמן, במאונך לכיוון שלי - ואיש הביטחון תופס אותו באוויר ומוריד אותו לרצפה. חסך ממני כנראה תקיפה די קשה. אחד הדברים שמאפיינים את בתי החולים הפסיכיאטרים, הוא שהאלימות שם, מישהו כבר הזכיר, מגיעה לפעמים גם מכיוון המטופלים וגם מכיוון אנשים שלא מטופלים וגם לא צריכים להיות מטופלים ועוד אפיון מסוים שעוד לא אמרו אותו פה, אבל הוא מאוד מאד חשוב, כשיש אלימות במחלקות או במסגרות אחרות בבריאות הנפש, האלימות היא הרבה פעמים של מטופלים כלפי מטופלים אחרים, משהו שעדיין לא הוזכר כאן וכשיש מאבטח בתוך מחלקה, גם החלק הזה, הרבה פעמים נמנע וכך אנחנו בעצם מגנים לא רק על הצוותים, אלא גם על מטופלים אחרים ותקיפות בין מטופלים,

מאוד שגרתי לצערי. יש לי מזל, בגלל שאני מהדוברים האחרונים, אז אנשים פה כבר אמרו את רוב הדברים החשובים, יורם וצבי שלג ושלומי קודיש,

שאול ויורי. הכול נכון, אני מסכים עם הכול, בגלל זה אני רוצה להתמקד במשהו אחר. תראו מדברים פה על כסף ובאמת מאבטחים עולים כסף, שוטרים עולים כסף, הכול מאוד יקר, אבל שאני למדתי רפואה, לימדו אותי שהרפואה ראשונית, או מניעה ראשונית, יותר טובה ממניעה שלישונית,

יותר זול להציב אולי עוד כמה מאבטחים, או עוד כמה שוטרים, מאשר לטפל בכל-כך הרבה מקרים, של אנשים שנפגעו, שעצם הפגיעה היא כבר דרמה, מפסידים לפעמים חודשים של עבודה בשנה, חלקם מפתחים הפרעה פוסט טראומתית, או נפגעים פיזית, ונכויות פיזיות, חלקם לא יחזרו לעולם לעבודה. זה מקשה עלינו גם לגייס אנשים נוספים, זאת אומרת אנחנו בעצם נמצאים במצב,

לא רק מאבטחים קשה לנו היום לגייס, אלא גם אנשים שמסיימים בי"ס לסיעוד, לא פשוט לקבל החלטה לבוא ולעבוד בבי"ח פסיכיאטרי. אתם, בכלל, גם פסיכיאטרים קשה לגייס. נכון, זה סיפור אחר, לא להיום.

צריך לומר אבל את האמת, תשמע, זה מקצוע, אני לא סתם אמרת, זה סשן נפרד וועדת הבריאות תתכנס פה בנושא של בריאות הנפש, החל ממש, מעוד שבועיים כבר,

אנחנו בונים עכשיו תכנית מאוד מאוד ארוכת טווח עם הוועדה, כי עולם בריאות הנפש, זה משהו שהוזנח, לחלוטין, בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים. בעשורים האחרונים. ויש לנו פערים מאוד מאוד גדולים לצמצם שם וזה מתחיל גם עם אותה בחירה של אנשים ללכת להתמחות בפסיכיאטריה, אין לנו ספק ומה התמריצים שניתנים ואנחנו צריכים לטפל בכל השרשרת הזאת ובסופו של דבר, לא יכול להיות שד"ר צבי פיש, עם כמה שהוא רופא מדהים ועם לב ענק, הוא יעמוד שם בחזית ויחטוף ולא בפעם הראשונה, באמת, בצורה מאוד רצינית, אז אין לי ספק בכלל. נכון. אז כל הנקודות האלה ובעקר החלק הכלכלי, כי בסופו של דבר, אחרי זה הולכים ומנסים לפרוט את כל הכסף, אז אני מבקש שיוזכר העניין הזה, זאת אומרת כל הצבה של מאבטח,

עשויה לחסוך אחר כך כסף רב בטיפול, בנכויות, בנכויות נפשיות ופיזיות. פוסט טראומה.

למשל, אני חושב שזה נכון גם לגבי צפיפות במחלקות, גם לגבי אבטחה ייעודית והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, אני מזמין אותך ואת הוועדה לקיים דיון, אולי אצלנו בשער מנשה, או בבי"ח פסיכיאטרי אחר, אני חושב שהמסר שיעבור, מקיום וועדה במקום כזה, מאוד מאוד חזק ויכול לעשות שינוי, אפילו ברמה של איך הצוותים מרגישים, שהצוות רואה שוועדה כזאת מתכנסת אצלנו. אני יכולה להגיד לך שיש לנו על סדר היום של הוועדה, יעקב מטפל בזה עכשיו, יש לנו כמה סיורים של הוועדה בחוץ, שמתחילים להיבנות ויחד עם הצוות של הוועדה ובשמחה רבה ואם כבר היינו אצלך ככה מבחינת בריאות הנפש, אז אנחנו נעבור לקרן, שהיא מבי"ח "מזור", מנהלת בי"ח "מזור", קרן גינת. אני קרן. אני חושבת שאת רוב האנשים כאן אני מכירה, אני קרן מנהלת בי"ח "מזור", בפריפריה בעכו, בי"ח ממשלתי, על 143 דונם, אם שואלים מבחינת אבטחה, אני רוצה להגיד לכם שאין לנו שוטר בבי"ח, יש לנו מעט מאוד סיוע להתמודדות באלימות סל"ע, אני בניגוד ואני אומרת את זה כאן, אני מחכה שמישהו יעצור אותי, בניגוד לכל חוק וכלל, אני משלמת למאבטחים האלה, מתוך תקציב קניות, מתוך מה שאמור להגיע למטופלים. האלימות אצלנו, אנחנו אחראים על חלק ממנה, כמקצוע וזה נולד מזה שאנחנו נורא אוהבים את המטופלים שלנו ועד לא מזמן התביישנו להגיד שגם אצלנו יש אלימות ומטופלים הם אלימים, כי פחדנו לעשות להם סטיגמה ופחדנו מה יגידו וכמו הרבה דברים כשמנסים להתמודד עם תמונה שהיא לא אמיתית, הולכים פרה לגמרי, זאת אומרת, השלב הראשון הוא להגיד, שלאנשים שיש פגיעה מוחית, יתכן ויהיו התנהגויות, שהם לאו דווקא אחראים אליהם ולא צריך לכעוס עליהם וזה לא קשור לסטיגמה, אבל אנשים עם פתיל יותר קצר, גם בגלל מבנה ביולוגי. אני מברכת על כל מה שנאמר כאן, אני אתאר לכם מקרים, זה נשמע כמו משתיקת הכבשים, ממש, מה שתיארת על בי"ח פסיכיאטרי. לפני שבועיים, אחות מתכופפת לתת זריקה למטופלת, המטופלת תולשת לה את השערות, עם חלק מהקרקפת מהראש ונותנת ביס בלחי, עכשיו, האחות הזאת, אני לא יודעת איך היא תחזור לטפל במטופלים, אבל כל שאר הצוות, שלא היה שם סיוע להתמודדות באלימות, כי התקציבים נגמרו, כי העבירו 30 מיליון, לפני חצי שנה, לעשרה בתי חולים, זה מספיק לאיזשהו זמן ואז כנראה זה נהיה פחות אלים, כי מישהו עשה וי על הסרט, עכשיו, אני ישבתי עם הורים של אנשי סיעוד, ששברו להם שיניים, שתלשו להם, מה אני אומרת לאימהות האלה? והאלימות הזאתי אקראית וכשהיא באה מצד המטופל, כשהוא לא מחובר והיא גם מגיעה למטופלים אחרים. אני לפני שבוע, ישבתי עם אמא וככה החזרתי את הסל"ע, אני לא עמדתי בזה, אני אומרת לכם, אני פה באה ואומרת, אני לא עומדת איך שהחוק מציב אותי לעבוד, כי אני יושבת מול אמא, שבאה ואומרת, אני יודעת שהילד שלי הוא לא בסדר, אבל זה הילד שלי ואני אוהבת אותו ומגיע לו להיות מוגן אצלך והוא בא כדי לקבל רפואה והוא במקום זה, נמצא בנהריה, נהריה ואני עושים החלפות, כשמישהו רצח את אשתו, אז הוא מתמודד עם הזה ואני מקבלת את הרוצח וכשמטופל תוקף אצלי את הצוות, אז אני מקבלת את הזה והוא מקבל את הצוות, אנשים בטיפול נמרץ מהדברים האלה וזה חייב להיפסק והתירוצים של כסף, אז תסגרו אותנו, אז תסגרו אותנו, אם אנחנו לא יודעים, במדינת ישראל, לקיים את בתי החולים ובמיוחד את הפסיכיאטרים, באיזושהי רמה מינימלית, אז אין לנו הצדקת קיום, נקודה. בכל מדינות ה- OECD לפחות, בין 8%-5% מתקציב הבריאות, מועבר לבריאות הנפש, מבלי לדבר על מהו תקציב הבריאות מתוך התל"ג, אז יש תספורת ותספורת שנמשכת המון שנים וזה נותן את אותותיו ואני רוצה לברך ולהודות לך יו"ר וגם לחברי חברות כנסת שמלווים אותך, לאורך מס' דיונים, שאתם מעיזים לגעת בדברים הנורא נורא כואבים של החברה, בלי לפחד, בלי להתבייש, לשים את זה על השולחן, זו התחלה של התמודדות ותודה. אז תודה רבה והאמת היא, שאין לי מה להוסיף, אני חושבת שנגעת כמעט בהכול ובאמת, כמו שאמרתי וגם ד"ר לינדר, אני חושבת שאתם באמת עושים את החלק היותר קשה, רגשית, בתוך המערכת הזו, יום יום, שעה שעה, גם אם רופאים במקומות אחרים,

מתמודדים, יש להם את ההפוגות האלה, אצלכם זה כל הזמן, לאורך כל שעות היממה וצריך לעשות רפורמה עצומה בתחום הזה, של בריאות הנפש ולדאוג גם לתקצוב המתאים ובעיקר לתקציב הצבוע, כדי לוודא שזה גם מגיע ועובר בסופו של דבר ולזה אנחנו נדאג. כן, בבקשה, סיגל.

צוהריים טובים, גברתי יו"ר וועדת הבריאות, תודה רבה על הכינוס הזה, הוא חשוב מאוד. שמי סיגל משהיוף ואני מנכ"לית ארגון הרופאים העצמאים, הארגון שלנו מונה אלפי רופאים שמפחדים, דואגים, לא בטוחים, מרגישים חוסר ביטחון במערכת, חוסר ביטחון במי שאמור לתת להם את ההגנה ולשמור עליהם בזמן הטיפול שהם נותנים למטופלים שלהם. אני חושבת שכולם פה אמרו דברים מאוד חשובים ומאוד נכונים, אני רק אוסיף, שאני חושבת שהמחויבות צריכה להגיע מתוך הוועדות, איזשהו צוות פעולה, שיתגבש סביב אותה סוגייה,

אפילו רוה"מ, שר המשפטים, שר הבריאות והשר לבט"פ, חייבים לתת על זה את הדעת, באופן אישי, חייבים לייצר פה איזשהו שיתוף פעולה של כולם. אני יכולה לספר לך, שלפני שבועיים, יו"ר הארגון שלנו, ד"ר אייל שפירא, קיבל איומים על חייו בתוך מסגרת של רשת חברתית, מכיוון שהוא הגיב לאמירה של "רוצחים בלבן", על רופאים. הסטות אלימות מאוד ברשתות החברתיות, שאין להם מענה, לא מקבלות את המענה הראוי וזה משהו שצריך לטפל בו גם כן. איזשהו שיתוף פעולה של כולם ביחד,

ייצור את השינוי שנדרש פה כל-כך. באנגליה יש את שיטת הרמזור. עכשיו מדברים על שיטת הרמזור, שמנסים לייצר פה איזושהי חקיקה משולבת שהיא יוצרת עם כרטיס צהוב למי שפוגע ברופא, כרטיס אדום אחר-כך, יש איזשהו שלב הדרגתי, אני יכולה להעביר לכם,

את הפרטים שלו. ראיתי גם אצלכם,

בכנסת, וועדת "מור יוסף", אפילו מבקר המדינה, דיבר על הוועדות השונות, שהמליצו המלצות, אבל המעשים, זה בסופו של דבר, מה שעושה את ההבדל ואנחנו מבקשים מכם, שתעשו מה שנדרש, כדי להגן על הרופאים שלנו, כי הם זקוקים לזה. תודה רבה. סיגל, אני מעריכה את הדאגה ונעמה פרידמן, ממכבי שירותי בריאות, נמצאת איתנו בזום.

פרידמן, אני ממונה ארצית, על נושא של מניעת אלימות כלפי עובדים במכבי ואני מודה לך שנתת ככה את רשות הדיבור. אני רוצה לחדד, יש פה הרבה דברים חשובים שנאמרו, אבל חשוב לי ככה להדגיש, שני דברים משמעותיים. ראשית, הנושא של האלימות כלפי עובדים, הוא לא נגמר בבתי החולים, בסופו של יום, עובדי קופות החולים נפגעות בנושא הזה, באותה מידה. המאפיין המשמעותי של העובדים בקופות החולים, הוא כזה שהם גם הרבה פעמים נמצאים בקהילה, שבה חי הפוגע וזה משמעותי ביותר, גם לתעוזה והעזה של המטפל להגיש תלונה למשטרה. אנחנו רואים אלימות קשה מאוד, גם כלפי צוותי בתי המרקחת, גם כלפי המזכירות הרפואיות שלנו. הנושא הזה של מניעת אלימות חייב תמיד תמיד לכלול גם את הנושא של הבריאות בקהילה ואת קופות החולים, זה לא נחלת בתי החולים וכאשר מעבירים תקציבים, חושבים על איזשהו שינוי חקיקה, זה חייב לכלול גם את קופות החולים. אני רוצה רגע להתייחס לנושא של החקיקה, מכיוון שלמעשה, אחד הטיעונים שעלו פה, זה הנושא של התיקון שמאפשר בעצם, להרחיק מטופל ממוסד בריאות, אני רוצה להסביר לכם מה מדובר בקופ"ח. קופ"ח אנחנו ראשית כל, כל גורמי הבריאות, חייבים לתת את השירות הבריאותי למטופל ומותר לנו להרחיק את אותו מטופל, בתנאי שימשיך לקבל את השירות הרפואי, בטווח סביר ממקום מגוריו, זאת אומרת שמעשה, אנחנו מעבירים אותו לפעמים, מסניף לסניף ובעצם לא ניתן פה איזשהו מענה, אנחנו מעבירים בעצם, תפוח אדמה לוהט, מצוות אחד, לצוות שני. דבר נוסף, הקושי המשמעותי ואני שומעת את זה הרבה מאוד מהעובדים, שואלים, מה אתם בסופו של דבר מגנים עלינו, רובם לא מסכימים ולא מעיזים לגשת ולהתלונן במשטרה, בגלל ההשלכות של חיים משולבים, עם אותם אנשים שתוקפים, אותה קהילה שהמטפלים חיים בה. דבר נוסף שחשוב לי לומר, אצלנו זה יו"ר ההסתדרות הרפואית של האחיות, סגן יו"ר ההתאחדות, זה שבעצם, ב-2017, הייתה וועדת "מור יוסף", שיצאה עם החלטות מאוד משמעותיות, אופרטיביות ופשוט צריך ליישם אותם. פשוט לקחת את הנייר הזה ולעשות אתו מעשה, אי אפשר להמשיך לדון בדברים האלה שוב ושוב, כאשר כולנו מודעים למה שקורה והדברים האלה לא נעשים. אני רוצה לברך מאוד על האופן הדיון האופרטיבי שגב' יו"ר ככה מובילה ואני חושבת שבסופו של דבר, ידוע מה צריך לעשות, פשוט צריך לעשות ותודה רבה. תודה רבה. נמצאת איתנו כאן, סביב השולחן, לילי, בואי, תציגי את עצמך. תודה. שמי לילי הלפרין. אני עומדת בראש מרכז "אמת" לקידום הסובלנות, זה שם קצת מכובס לעמותה שפועלת נגד אלימות, גזענות וכד', שינינו את השם לצורך הקבלה היותר זורמת שלנו. אנחנו עוסקים באלימות במגרשים וזירות שונות, במגרשי הכדורגל, במרחב הציבורי וגם במערכת הבריאות. על כל מה שנאמר פה הוא כמובן נכון, צודק, הסבל הוא נורא וליבי ליבי, עם מי שהולך ללמוד רפואה, לאור מה שאנחנו יודעים, איזה מצבים עומדים בפניו, אבל בכל זאת, הייתי רוצה להגיד, במחילה מכולם, צריך קצת לעבוד בהכשרה של הרופאים והצוותים הרפואיים על הקטע של קידום החמלה אצלם. הרבה פעמים התגובות שאני מקבלת, ששומעים שאנחנו מרכז שמעביר גם הרצאות לרופאים למניעת אלימות, או צמצום אלימות, אין מניעה, הרבה פעמים אני גם שומעת תגובות, מגיע להם, כל אחד בא עם סיפור לא האזינו לו, לא היו אמפתיים, דברים מהסוג הזה ובהכשרה בבתי החולים ובקופות החולים חייבים לעבוד על ההיבט הזה, שהוא זניח כמובן והוא כמובן, לא העיקר, זה מה שכאן נאמר,

את צודקת מאוד בכל מה שאת אומרת, סדנאות לצוותים, איך ומה לעשות, כדי למנוע אלימות, אלא שאף אחד לא מיישם. אני רק מילה אחת רוצה לומר, תראה יצא עכשיו סרט בפסטיבל ירושלים האחרון, בסינמטק, וכתבתי על זה ביקורת מההיבט שלי, לא כמבקרת סרטים, ואני מאוד ממליצה לכל אחד לראות,

שהתסריטאית חוותה בעצמה, בשעת הלידה, הסרט נקרא "מחיקה מלאה". ברור לכם מה השם והוא מפרט דברים כל-כך נכונים וקטנים, אני לא מדברת על מצב של תחזוקה, או הצבעים הקודרים וכד', שאם זה לא אותה גב' שכתבה, הייתה אלימות, אם היא בימאית, וודאי שהאלימות שלה היא קצת יותר מעודנת, אבל במצבים אחרים, היחס שהיא קיבלה מבתי החולים,

היא אמרה לי שהיא חוותה את זה אישית, אבל ללא שום קשר, באמת, עורר המון כעס אצל האנשים שהיו בטיפול שם. זאת אומרת זה בא ממקורות שאני אמפתית לרופאים, התשישות, העייפות, ההזנחה, המשכורות וכל זה, אבל עדיין אנחנו צריכים לעבוד איתם קצת, שזה אחוז שולי בכל מה שציינתם פה, אבל בהחלט צריכים לעבוד על פיתוח האמפתיה, גם לאנשים, אני עובדת עם כאלה, עם גזענים והם אומרים אני גאה להיות גזען במשחקי הכדורגל ואני צריכה להשאיל להם חמלה ולעבוד איתם גם. תודה רבה. יש מישהו סביב השולחן כאן שלא דיבר, ורוצה לומר משהו? אוקי, אז אנחנו נגיע פשוט לסיכומים, כי אנחנו בארבע פותחים מליאה ואין לנו אפשרות לעלות על חשבון המליאה עם הדברים. אז אנחנו נפתח ונאמר, שבאמת, אנחנו הגשנו הצעת חוק על אלימות במוסדות למתן טיפול, הקמת איזושהי נציבות, זה משהו שבאמת, מבחינתנו פחות צלח ונאמר לנו ע"י משרד הבריאות שאנחנו נגבש איזושהי תכנית ביחד ואחנו נשמח ואנחנו נעמוד איתם בימים הקרובים כדי לבדוק את הדברים. אנחנו באמת מתכננים להגיש את הנושא של הצעת חוק להחמרת ענישה, כלפי צוותים רפואיים, מה שהוגש כבר בעבר, לא עבר. גם אנחנו רוצים לבקש ממשרד הבריאות להציג לוועדה תוכנית ממשלתית למניעה וטיפול באלימות, כלפי צוותים רפואיים, אם זה צריך להיות מגובה תקציבית, משפטית, ארגונית, מה שצריך, כדי שנוכל להתקדם בזירה הזאתי. כמה תקן מתוקצב היום ע"י משרד הבריאות והאם הוא מאותו תקציב של בתי החולים, קופות החולים, כמה מבחינת מס' מאבטחים, על מס' מאושפזים, מהי התקינה, ככל הנראה, השינוי אולי צריך לקרות, אנחנו דיברנו על מאבטחים, בעבודה מועדפת במערכת הבריאות, נאמר לי ע"י הצוותים שלי שזה כבר עובר לידי מעשה של חקיקה, אז תודה. נוכחות משטרתית מוגברת, האם אנחנו רוצים לבדוק את זה גם מול הבט"פ, מה מבחינתם כי הם מוסדות חיוניים, הנושא של הפסיכיאטריה על המוקד, על שולחן הניתוחים, עולם הפסיכיאטריה, בריאות הנפש, ששם אנחנו יודעים שההתמודדות, הן מצד המטופלים והן מצד אנשים נוספים שמגיעים, אז היא באמת יכולה להיות במוקד סיכון גבוה יותר. דיברנו על השירות ההכרחי והמיידי כמובן, שתמיד יכול לעזור, שמפחית לחצים ועומסים ואי וודאות, אך זה לא ישים ברמת תוכנית, אם זה לא אופרטיבית, נשמח לבדוק את המסקנות של וועדת "מור יוסף", על כל חלקיה ומה תוקצב מתוך זה, לא תוקצב, איפה הדברים עומדים, ביחס לוועדה. ייקבע הצבת יעדים מסוימים ואנחנו רוצים לראות מה קיים בנושא הזה. באמת לציין, שאם לא תעלה איזה חקיקה ממשלתית, או תיקון ממשלתי בזמן הקרוב, אז אנחנו נעלה אותו אנחנו בתור וועדה, לגבי באמת החמרת ענישה, קנסות אולי גבוהים, כלפי מי שפוגע בצוות רפואי. יורם רובינשטיין, ממשרד הבריאות, ציינת כאן שזה לא אירוע חריג וזה לא רציונל הרבה פעמים ולפעמים אנשים באים במטרה, מה שבאמת מגביר אצלנו את אותו חשש, שצריך לטפל בזה, למרות הכלים המוגבלים. דובר כאן על הנושא של קיצור הליכים, שלפעמים בתי הענישה, בתי המשפט סלחניים מידי בענישה והרף נמוך מידי, אז אני רוצה גם לבחון את הנושאים האלה. אז תודה רבה לכולם, אני רוצה להודות לכל המשתתפים בדיון הזה, אנחנו נעשה על זה מעקב, אנחנו נעמוד על זה ביחד איתכם עם משרד הבריאות, נבדוק איפה הדברים עומדים ואנחנו גם נדווח גג בעוד כחודש לוועדה על ההתקדמות. תודה רבה, אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 15:45.